צהריים טובים. אני מאוד מתנצל על האיחור, הצלחנו לסיים חוק טוב בוועדת חוץ וביטחון, שיעזור לנפגעי טרור לקבל את כספי ההקפאה שהם לא מקבלים. אז הצבענו עליו.

אנחנו פותחים את הישיבה של הוועדה המיוחדת לפניות הציבור. היום כ"ב בתמוז התשפ"ג. ישיבת מעקב על הרפורמה בהתפתחות הילד זמני המתנה ויעדי